אני חושב שזו הישיבה החמישית שאנחנו מקיימים בנושא כאן בכנסת. אני קיימתי בישיבה האחרונה ביולי השנה את הישיבה. בישיבה אמרתי שהובטח לי אז על ידי משרד השיכון שבמאי, אני גם עברתי על כל הפרוטוקולים, יחולקו 180 יחידות דיור, ביוני יחולקו עוד 20 יחידות דיור. ביולי קיימנו את הדיון, ולא היה לא במאי ולא ביוני. אנחנו עכשיו בדצמבר מקיימים את הדיון לראות מתי אנחנו מתחילים בכלל בחלוקת מגרשים לחיילים משוחררים. רק לפני שבועיים אני העליתי את הנושא של חלקות לחיילים משוחררים בשאילתה לסגן שר האוצר. נאמר לי על ידו שעדיין אין מדידות ואין עלויות של הביטוח, בתשובה של משרד האוצר, ולהפתעתי יומיים אחרי זה שר האוצר עלה בסרטון שהחלוקה תהיה בדצמבר,

אז אני מבולבל לגמרי. אנחנו כאן ככנסת, כוועדה, מבולבלים לגמרי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה כאן. אני אמרתי את זה גם בכנסת. זה לא נושא פוליטי, זה לא לקידום פוליטי של אף אחד, זה בני אדם שמחכים לחלקות שלהם לבנות הבית שלהם. אני רוצה אחת ולתמיד לתת נתונים מדויקים לאנשים. אנשים מחכים. אני אמרתי את זה גם בוועדות הקודמות. כל מילה שאנחנו אומרים, אנשים שותים את זה כי אנשים מחכים לבנות את הבית שלהם. יש זוגות שמחכים כבר חמש שנים להתחתן ובגלל שאין חלוקה לחלקות לחיילים משוחררים הם לא יכולים להתחתן. אין לנו בתים להשכרה, לכן אנשים לא יכולים להשכיר בית בשפרעם, אז הוא מחכה לחלקה. כששר האוצר עולה ואומר, אני נותן מענק 270,000 שקל, אני רוצה להבין מהאוצר מה זה המענק של 270,000 שקל. זה שר האוצר, זו אישיות מאוד בכירה במשרד האוצר. זה הממונה על משרד האוצר. אם הוא אומר שהוא נותן מענק של 270,000 שקל, אני רוצה להבין מה זה המענק של 270,000 שקל. אני הייתי מעורב מאוד חזק בנושא של ה-90% אז עם השר לפיד. אני יודע בדיוק מה זה ה-90%, עד 300,000 שקל.

אבל לא שמעתי אף פעם על מענק של 270,000 שקל. אולי האוצר יאיר את עיננו ויש איזו הפתעה שאנשים יקבלו 270,000 שקל מענק. מה עם 180 החלקות שיחולקו החודש לפי דבריו של שר האוצר? בשורה לאנשי שפרעם. לא אני אמרתי את זה. בסרטון שהוציא שר האוצר, בשורה לאנשי שפרעם - בחודש דצמבר יחולקו 180 יחידות דיור בשפרעם. האם זה נכון?

איך אנחנו מתקדמים? אני רוצה לראות את זה היום. אני רוצה להתקדם. אני בדצמבר, ועדה חמישית שאני מקיים בנושא. אני רוצה כבר שאנשים ידעו מתי יכולים להתחיל לבנות את הבית שלהם, כמה חלקות מחולקות בשפרעם? כמה יחידות דיור יהיו ואיפה אנחנו מתקדמים? אני רוצה לקבל גם מרמ"י בקשר למאבק ששמעתי שהיה על חלקות לחיילים משוחררים, מגרש מריבה בשפרעם שאני לא יודע עליו כלום כתושב שפרעם, לבנות מסגד או לבנות שכונה לחיילים משוחררים. לא היה ולא נברא. לא היה אף פעם מאבק בשפרעם בקשר לחלקות לחיילים משוחררים בין מסגד לחלקות לחיילים משוחררים. זה דברים שיצאו ממשרד האוצר. אני רוצה לשמוע איזה מאבק נוהל, שאני כתושב שפרעם, אני שמנהל כאן את הוועדות לא ידעתי עליו בכלל, על מאבק שמתנהל בין מסגד לשכונת חיילים משוחררים. גם את זה אני רוצה להבין מרמ"י. זה מה שאמר שר האוצר. יש לי את הכתבה שהוא הוציא, שהוא העדיף חלקות לחיילים משוחררים במקום מסגד. אני לא מכיר את זה. חשוב מאוד דברים כאלה כי אנשים שותים את הדברים. למה אני אומר את זה ומעלה את זה? בא אלי מישהו, תושב שפרעם, אומר לי, אני לא יודע על מאבק של מסגד וחלקות לחיילים משוחררים בשפרעם. אנשים שלא מכירים חושבים שבאמת היה מאבק, אבל באמת שלא היה מאבק ולעולם לא היה תכנון של מסגד על חלקות לחיילים משוחררים בשפרעם, ואני אומר את זה בוועדה באחריות מלאה גם כחבר מועצת העיר בשפרעם לשעבר, גם כאיש שיושב בכנסת עשר שנים, שמעורב חברתית בשפרעם בצורה יום-יומית. לעולם לא היה מאבק ולא היה מתוכנן מסגד על החלקות של חיילים משוחררים בשפרעם. לעולם לא תוכנן מסגד על חלקות לחיילים משוחררים בשפרעם, ואני חושב שגם מנהל מקרקעי ישראל יאיר את עיננו אם היה משהו שאנחנו לא ידענו. אני אתן לגופים מקצועיים. אני רוצה להתחיל קודם כל עם משרד האוצר. נוכח איתנו סגן ראש העיר, פרג' חניפס. אני קודם כל רוצה לאחל לו בהצלחה. הוא נכנס לתפקיד רק לפני שבועיים, אני חושב. שיהיה לך בהצלחה. הוא נבחר כסגן ראש העיר בשפרעם. אני מאמין שביחד אנחנו יכולים לקדם את העניינים ולקדם את העיר שפרעם.

תודה, אדוני.

שני מנדל-לאופר, משרד האוצר. לגבי השיווקים שלא יצאו ושיווק השכונות, אני חושבת שזה משרד השיכון יפרט בדיוק מה הסטטוס שם. הסבסוד שניתן לחיילים משוחררים במסגרת תוכנית 959 מתקבל ברגע שיש שיווק,

ככל שעדיין לא היה שיווק, מן הסתם הסבסוד ניתן פרטנית לכל רוכש חלק ולכן הוא ישר מוצמד כאשר יש שיווק והשיווק מצליח ויש זוכה. סבסוד הפיתוח הוא כמו שנכתב בהחלטה וציינת, עד 300,000 שקל, 90% סבסוד מהקרקע והוא ניתן לכל אחד. עד כמה שידוע לנו, אין שום בעיה של תקצוב. כל אחד שמגיש בקשה מקבל גם את הסבסוד. מכיוון ולא יצא עדיין שיווק ועוד מעט משרד השיכון יפרט בדיוק מה היו החסמים בדרך, שלדעתי נפתרו, הם יקבלו את הסבסוד כפי שנכתב וכפי שנקבע. ומה זה המענק של 270,000 שקל? אני לא יודעת. ניסיתי לברר ולא הספקתי. כי זו אמירה של שר האוצר שהוא ייתן מענק לחלקות לחיילים משוחררים, של 270,000 שקל. אני לא מכירה את זה. אני עדיין מבררת. לפי הבנתי זה קשור לסבסוד, אבל אני רוצה לוודא. יש הבדל בין סבסוד למענק. סבסוד זה בהחלטה, 90% שאז סוכם עד 300,000 שקל. מענק זה מענק. בן אדם מקבל את המענק לא על עלויות פיתוח, לא על עלויות שום דבר.

כי זו אמירה של שר האוצר ואנשים שתו את זה. אנשים חשבו שבאמת עומדים בתור לקבל את המענק של 270,000 שקל. האם יש מענק?

או ששר האוצר הטעה את האנשים.

לא הספקתי לברר. אם את יכולה לעשות לנו את זה תוך כדי הוועדה, כי הדיון שלנו משודר ישיר לאנשי שפרעם, כי כולם מחכים לנושא ומחכים לדיון ורוצים לדעת בדיוק מה קורה. מאה אחוז, אני אחזיר תשובה לוועדה ברגע שאני אקבל תשובה.

משרד השיכון, בבקשה. אני רבקה מאגף מיעוטים, משרד הבינוי והשיכון. כמו שאמרנו בוועדות הקודמות, הייתה

זה עבר ליולי ועכשיו זה נמצא - - - מה זה 180 יחידות? 180 יחידות דיור בשכונת החיילים המשוחררים. בכמה מגרשים? אני לא יודעת בדיוק את החלוקה של המגרשים.

אנחנו מגיעים לוועדת פנים בכנסת, אנחנו צריכים להיות עם כל הנתונים, כי אני דיברתי עם משרד השיכון. נאמר לי באופן ברור, זה 47 כפול 2. זה לא 180. יחידות הדיור, היה מתוכנן על מגרש ארבע יחידות דיור וזה לא צלח להם כי משרד השיכון ידע שהוא לא יכול לשווק את זה. הוא אומר לי, שינינו את זה, לא 180 יחידות דיור, זה חצי מה-180. בדיוק 94 יחידות דיור יהיו, אז אני מבקש שגם את הנושא הזה תבררי תוך כדי ישיבה. מה שחשוב להבין, שזה לא שווק עד כה לא בגלל מה שאתה אומר אלא בגלל שעדיין לא נחתם הסכם מול התאגיד. אנחנו עדיין לא חתמנו הסכם? לא נחתם הסכם. ביוני הבטחתם לי שעד אוגוסט ייחתם הסכם. לא, אנחנו לא יכולים להבטיח דבר כזה כי אנחנו - - - זה מה שכתוב כאן בפרוטוקול של הוועדה. נאמר לנו ש"אנחנו מנהלים משא ומתן".

משרד הבינוי והשיכון הוא לא צד בהסכם הזה. מי הצד? התאגיד מול הרשות צריכים להגיע להסדר הזה ולחתום על ההסכם. ברגע שהם חותמים על ההסכם, השיווקים - - - אבל התאגיד חתם. אני היום מהבוקר דאגתי לברר בשביל הוועדה. אין הסכם חתום שהמשרד יודע עליו. את כמאל באדר אתה מכיר. אם הוא אמר לי שההסכם לא חתום, אני מניחה - - - איך שר האוצר בעצמו אומר שהחודש יהיו חלקות? אני לא נציגה של שר האוצר. אין לי מושג, אבל אנחנו לא יודעים על הסכם שנחתם. אם מה שאת אומרת זה נכון, שההסכם עדיין לא נחתם, זה אומר שבכלל אין מחירים. משרד הבינוי והשיכון העביר עלויות פיתוח לתאגיד. לתאגיד או למנהל מקרקעי ישראל?

רמ"י עדיין לא קיבל את הוצאות הפיתוח ואת מפות המדידה. מפה נשאר שהרשות תקדם מול התאגיד את ההסכם ומשרד הבינוי והשיכון - - - התאגיד חתם, גבירתי. את אומרת, אנחנו היום בחודש דצמבר שאמורים להתחלק חלקות לפי אמירתו של שר האוצר. עדיין התאגיד לא חתם, עדיין אין לנו מחירים לחלקות וליחידות הדיור שיחולקו בשפרעם, זה אומר שהחודש לא תהיה חלוקה בשפרעם.

אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. את יכולה לבדוק את זה עוד פעם היום? בטח. בסדר. מנהל מקרקעי ישראל, רמ"י. טוב, אז לעניין השיווקים. עד שלא נקבל את החומר ממשרד - - - מה קיבלתם עד עכשיו? שום דבר. מבחינתנו, שיווקים, וכמו שנאמר גם בפרוטוקול של הדיון הקודם, אנחנו ממתינים לחומר, עדיין ממתינים לחומר. בינתיים אמרתם, ברגע שהחומר יגיע אליכם, ייקח לכם חודשיים. אני זוכר כל מילה שנאמרה כאן. ייקח לכם חודשיים להוציא את המכרז.

מי ממונה עליכם, שר האוצר, נכון?

איך שר האוצר יוצא בידיעה שהחודש יחולקו חלקות? לא דיבר אתכם? עם שלושתנו לדעתי לא. לעניין המסגד, אני לא מכיר ספציפית מסגד. כן דובר בדיון הקודם על זה שיש איזשהו מהלך שמישהו הגיש שינוי יעוד. אבל לא למסגד, לצורכי ציבור. מבנה דת זה צורך ציבורי. מתי הוא הוגש? כי נכתב בידיעה של שר האוצר, עשר שנים מעבר. לא יודע. אנחנו הגשנו התנגדות ביולי 2018 ויש דיון בהתנגדויות בסוף חודש זה.

המגרשים האלה, עדיין לא שונה הייעוד. לא שונה. יש דיון בהתנגדויות. הוגשה תוכנית לשינוי יעוד לציבורי. חבל שאתם לא יושבים עם השר הממונה עליכם. הוא יוצא בידיעות. יש דיון בהתנגדויות ב-30 או ב-31. ולמה אני כזה חם? כי אנשים פונים אלינו, באים אלינו בטענות שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא עשינו כלום, ואנחנו עושים את הכול, שומעים אתכם. אתם מבחינתנו המוסמכים לדבר ואנחנו מצטטים אתכם אחרי זה, ובא שר האומר ואומר דברים אחרים, שאנחנו לא צודקים. מה שאני מבין, שעדיין לא קיבלו את המחירים,

עדיין לא קיבלו את המדידות. נושא של המסגד, אם יש מסגד. אפילו אין תוכנית למסגד. זה לא קיים בכלל. מסגד הוא צורך ציבורי. יש מהלך של שינוי יעוד לציבורי. אבל לא על החלקות שעכשיו מחלקים אותן במכרז.

שלושה מגרשי מגורים. זה לחוד, זה לא קשור לחלקות לחיילים משוחררים, נכון או שאני טועה? לא, זה בתוך שכונת חיילים משוחררים. אבל זה לא קשור לחלקות. החלקות שיחולקו עכשיו, למכרז שצריך לצאת עכשיו. לא, זה אנחנו מחכים. אנחנו הגשנו התנגדות והדיון בהתנגדויות נקבע לסוף דצמבר. נציג התאגיד נמצא כאן?

נציג משרד הביטחון נמצא כאן? בבקשה. שמי מועין מקלדה, אני מנהל מחוז חיפה והצפון בקרן לחיילים משוחררים. תפקידנו הוא להנפיק המלצות, מה שאתה הזכרת, של ה-90% לכל חייל משוחרר או מי ששירת בכוחות הביטחון לפחות 24 חודשים. ה-90% בעצם מהווים את ההנחה מערך המגרש. מעלויות הפיתוח. מערך המגרש. גם וגם. אני יכול להתייחס?

אני לואי אבו סויד, גם מאגף חיילים משוחררים. חיילים משוחררים מקבלים המלצת משרד הביטחון שנותנת הנחה 90% גם על הערך של הקרקע וגם על הפיתוח. צריך להיזהר, כי הרבה פעמים חיילים נופלים בפח כי באים ואומרים להם, אתה מקבל 90% הנחה על מגרש,

שלוש יחידות ואז הוא מקבל את החלק היחסי. פה אמרתם 180, זה כאילו בומבסטי, אבל זה לא 180. בסוף יש בוא נגיד 47 מגרשים. החייל לצורך הדוגמא בא ונרשם למגרש של 500 מטר, הוא חושב שהוא הולך לקבל הנחה של 90%, מגלה שהמגרש הוא שלוש יחידות ואז רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לו הרבה פעמים גם לקנות את כל המגרש, אבל הוא מקבל הנחה על יחידה אחת, ושתי יחידות אחרות הוא משלם מלוא ערך המגרש. עכשיו בדיוק קיבלתי מחייל משפרעם דווקא ממשפחת זיוד, שהוא שלח לי את הקבלה שהוא צריך לשלם למשרד השיכון על מגרש של 500 מטר שהוא קנה אותו לבד, 545,000 שקל רק פיתוח. נכון, הוא קיבל הנחה מאוד משמעותית על השליש, אבל שני שלישים הוא צריך לשלם מלא כסף. צריך להגיד לחייל,

שיהיה ברור מאוד שהוא יקבל על חלקה אחת ולא על מגרש אחד. הרבה חיילים נרשמים, זוכים בהגרלה ובסוף הם עוד פעם מרימים ידיים ולא קונים את המגרש.

מה שהוא אמר מאוד חשוב, משרד השיכון, כי מה שנאמר לי גם על ידי נציג משרד השיכון, שכל מגרש הוא ארבע יחידות דיור ועכשיו רוצים להפוך את זה לשתי יחידות דיור, אז החלוקה תהיה? הוא אומר שמגיע לו על יחידה אחת 90% ואם הוא רוכש את היחידה השנייה, הוא משלם מחיר מלא, אבל אם אנחנו מדברים על ארבע יחידות לפי התכנון הקודם שלכם, האם אתם מדברים על ארבע יחידות דיור ואז הוא צריך לשלם על עוד שלוש יחידות דיור מחיר מלא או איך? עד כמה שאני הבנתי, יש איזושהי תקרה מקסימלית של סבסוד שאפשר לקבל. עד 300,00 שקל.

אם זה בא בכפוף לתקרה הזאת, לא אמורה להיות איזושהי בעיה. יש בעיה. פר יחידה? החייל זכאי להנחה עבור יחידה. אתה יכול להגיד את השם שלך לפרוטוקול? אורן יעקב, רשות מקרקעי ישראל. חייל זכאי להנחה של עד 90% עבור יחידה, לכן מחשבים את החלק היחסי. אתה לא מקבל על מגרש. יכול להיות מגרש של שתי יחידות,

אז ייהנו מה-90% על כל המגרש ולכל אחד תהיה יחידת דיור, אבל חייל אחד לא יכול לקבל את ההנחה על כל המגרש על כל יחידות הדיור. הוא זכאי להנחה עבור יחידת הדיור שהוא רוכש לעצמו. בשפרעם יש 47 מגרשים עכשיו. יש המון נרשמים. יש מעל 180 נרשמים ואמורים להיות 94 יחידות דיור. יכול להיות מצב שתאשרו למישהו לרכוש מגרש שלם אם יש יותר מדי נרשמים?

יכול להיות שהם ירשמו ביחד, יתאגדו ביחד. בלי להתאגד. יש לי כסף, החלטתי שאני רוצה לקחת מגרש עכשיו. נרשמתי, ניגשתי,

ביחידת דיור ואז אני אומר, אני רוצה לקנות את כל המגרש. האם תאפשרו לי את זה או תגידו לי,

יש עוד אנשים שצריכים לקבל עוד יחידות? העדיפות ניתנת לקבוצה כמה שיותר גדולה. אם זה מגרש של ארבע יחידות דיור, העדיפות תינתן להצעה שיש בה ארבעה - - - לפי מבחן התוצאה ממה שאנחנו רואים בשטח, בדרך

יש עדיפות מסוימת. חיילים נשואים, יש להם עדיפות על רווקים. אם חייל אחד נרשם על מגרש ויש עוד זוג שנרשם על מגרש, אז מעדיפים את הזוג על החייל הבודד, אבל עדיין החייל הבודד, נותנים לו את האפשרות לרכוש את החלקות האחרות אבל הוא צריך לשלם כסף. עכשיו המשחק פה זה משחק של איך להגדיר את המגרש. זו החלטה יותר מנהלית. אם המגרש מוגדר כיחידה אחת, אז החייל מקבל הנחה על כל המגרש. נכון, יש תקרה, אבל אם יגדירו אותו שתי יחידות דיור, אז הוא מקבל על אחת. כן. אני לא קיבלתי תשובה ברורה. אני אולי אסביר את עצמי יותר טוב.

אני ניגשתי לבד, אין לי מישהו שייגש איתי, ועוד אחד ניגש לבד, ואני אומר, אני רוצה לרכוש את כל המגרש והוא רוצה לרכוש חצי מגרש. האם תהיה לי העדפה לקחת את כל המגרש או שאתם תגידו לי,

יש מישהו שרוצה לרכוש עוד חצי מגרש, אתה לוקח רק חצי מגרש. המגרשים מוגדרים מראש כפי שהוגדרו. צריכים להתאגד מראש אנשים?

מגרש מוגדר מראש בתב"ע. חבל. אנשים לא יודעים את זה. אנחנו צריכים להסביר לאנשים את זה.

בחוברת רשום להם כל מגרש כמה יחידות דיור מותר לבנות שם. אבל לפי הקצב שאנחנו מתקדמים תהיה אולי חוברת בעוד חצי שנה. תראה, בסך הכול המגרשים מוגדרים בתב"ע. לא צריך לחכות לחוברת שלנו בשביל לבדוק. גם המועצה ומהנדס המועצה והחבר'ה ביישוב יכולים לדעת את הנתונים, לבדוק את התב"ע, להסתכל בתב"ע מה מותר לבנות. אז מה שחשוב גם להגיד לאנשים עכשיו, שצריכים להתאגד שני אנשים לפחות בשביל לרכוש מגרש. כמספר יחידות הדיור במגרש. לפי מספר יחידות הדיור. מה שנאמר על ידי משרד השיכון, שהורידו את זה לשתי יחידות דיור. בשביל זה אני אומר, יש הרבה בלבול כאן. כל אחד נותן לנו אינפורמציה אחרת ואנחנו מאוד מבולבלים בנושא. כמו שאמרנו, אנחנו כרגע לא קיבלנו לא את המדידות ולא את עלויות הפיתוח, אז אני לא יודע להגדיר את המגרשים, לא יודע כמה יחידות דיור יש בכל מגרש ואיזה מגרשים אנחנו מדברים. ברגע שנדע, נוכל לבדוק את זה, אבל אני כן יכול להגיד שהעדיפות היא לקבוצת נרשמים לפי מספר יחידות הדיור. אם שלוש יחידות דיור באותו מגרש ויש שלוש משפחות שנרשמו, העדיפות תהיה להם על פני חייל אחד שנרשם. משרד הביטחון, יש עוד משהו להוסיף? לא, אין מה להוסיף. אני מחכה לתשובה של האוצר. יש לך תשובה? כרגע אין לי תשובה ואני מתקשה להגיב לראיונות שניתנו בתקשורת. אני עדיין מבררת את זה. ככל שתהיה תשובה, אני אעדכן את הוועדה. אני עדיין מבררת.

כי זה חשוב, כי אנשים חושבים שהם מקבלים 270,000 שקל מענק כי ככה נאמר באופן ברור - אישרנו לכם מענק 270,000 שקל, על ידי שר האוצר. להרגשתי זה קשור לסבסוד,

אני מוודאת שזה באמת לא קשור לסבסוד ויש איזה מענק, כי אני לא מכירה את זה. אני מבררת. בסדר גמור. בבקשה, פרג' חניפס, סגן ראש עיריית שפרעם. צהריים טובים לכולם, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת חמד עמאר, אני מודה לך מאוד על זה שאתה מקיים. נדמה לי שזה הדיון החמישי שאנחנו נמצאים אצלך כאן בוועדה ואתה מתוקף אחריות - - - עד שלא יהיו מגרשים בשפרעם, אני לא אפסיק לקיים דיונים כאן. מתוקף אחריות, גם שייכות לך לעיר, לשכונה. אני באמת יודע שאתה דואג, אתה מודאג. כמוני-כמוך. אני רוצה לבקש התנצלות מראש כי אני הולך להגיד דברים באמת כנראה שלא ינעמו לאף אחד וזה לא מעניין אותי, כי בא עם מטען של כאב מול משרד האוצר, מול מנהל מקרקעי ישראל, מול משרד השיכון,

זה הדיון החמישי, אדוני היושב-ראש ואני רוצה להציע לך הצעה. או שנחוקק את זה בכנסת או אצלך, אני לא יודע איך אתם עושים את זה בכנסת. זה ביזיון אחד גדול מה שקורה בנושא של מגרשים בשכונת החיילים, בכלל אצל הדרוזים וגם בשפרעם. זה כמו ביזיון בית משפט. אנחנו כל פעם חוזרים אליך לכאן, אדוני היושב-ראש, ואני שומע את החברים המלומדים כאן. כל פעם אותן תשובות. כל פעם אותם סיפורים, ומותר לי להגיד לך שזה סיפורי סבתא. תכל'ס, אין. אדוני היושב-ראש, לא יכול להיות שבאים לכאן פקידים, מוכרים לך סיפורים, מוכרים לי סיפורים ואף אחד לא מתייחס לזה.

הם לא מוכרים, הם אומרים את האמת. אני אומר לך, הם אומרים את האמת, כי אני מתחיל לקלוט שהם אומרים את האמת ורק את האמת, כי מה שאמרו עד עכשיו, נכון שלא חולקו המגרשים לפי מי שהם אומרים, אבל מה שנאמר על ידי הפוליטיקאים זה היה יותר סיפורים. לזה אני רוצה להתייחס. אני לא בא באופן אישי לשום פקיד כאן.

אתה כנראה טעית

שר האוצר לא התכוון לדצמבר 2018. שר האוצר כנראה התכוון ל-2019. לפי ההצהרות שהן בחוסר אחריות גם משר האוצר, אני מרגיש כנראה שיש בחירות לכנסת בעוד כמה חודשים, כי אלו הצהרות של פוליטיקאים. איך יעלה על הדעת, ריבונו של עולם, שר אוצר במדינת ישראל אומר שהוא הולך לחלק בדצמבר? אנחנו בדצמבר. הוא הולך לחלק 186 מגרשים, 180 מגרשים ובדצמבר. אדוני היושב-ראש, אני ישבתי עם משרד השיכון בשבועיים האלה פעמיים. מנהלת המחוז הייתה אצלנו בעירייה. ישבנו ודנו בנושא. אומרת לי, לא דובים ולא יער, לא יחלקו בדצמבר ובטוח גם, זה לא 186 מגרשים, אז באמת צריך להבין מי פה עושה צחוק ממי? מישהו עושה לי טובה? שר האוצר חושב באמת שבהצהרות כאלו הוא עושה לי טובה? אנחנו לא נדבר על ההיסטוריה, לא נדבר על כל חלקו של אדם. יש לי בית קברות צבאי בשפרעם. מה שר האוצר חושב? גם אני שילמתי מחיר. אתם יודעים מה? שילמנו מחיר יותר ממנו, אז מישהו עושה לי טובה כאן? אל תעשה לי טובה אבל אל תעשה ממני צחוק. אתה עולה לתקשורת. יש לי את הסרטון שהוא מבטיח לשווק 186 מגרשים שאין לו, ובדצמבר, שגם לא יהיה, אז איפה האחריות? זה לא סיפורים, אדוני היושב-ראש? זה סיפורי סבתא. קודם כל לגבי ה-180 יחידות דיור, עכשיו כשאתה אומר שההסכם עם התאגיד חתום, אנחנו נשמח לקבל אותו בשביל באמת לנסות לקדם את - - - הגיע נציג התאגיד, אחרי זה נשמע אותו. חשוב להגיד ברשותך כמה דברים גם טובים על התהליך עכשיו, שאתם לקראת חתימה על הסכם פיתוח כוללני

זה הכול קשור. תעשי לי טובה, מה זה קשור? אני לא מדבר על הסכם כוללני, אני מדבר על חיילים משוחררים. אני מדבר על זה ארבע,

עשר שנים, לא שיווקתם מגרש אחד.

- - - מה זה בגלל?

אבל חשוב להצביע על זה, בגלל איזה חסם. החסם שלא היה חתום הסכם עם

עשר שנים לא שיווקתם בגלל התאגיד? זה לא סיפור סבתא? תעשי לי טובה. אם אני יודע שהחסם שלי זה התאגיד, לוקחים את התאגיד, יושבים 24 שעות, מגיעים להסכמים,

לא יכול להיות שחמש שנים, עשר שנים אנחנו אומרים, יש לנו בעיה עם התאגיד ואנשים סובלים בגלל שיש בעיה בין התאגיד למשרד השיכון. מה אשם אותו אזרח שמחכה? הבעיה של התאגיד היא לא עם משרד השיכון. הבעיה עם מי? אני ידעתי על הבעיה של התאגיד רק בחודש

שהובטח לי אז שבמאי יחולק. לא דיבר איתי על התאגיד, שיש בעיה עם התאגיד, ואז כשאמרתם שיש בעיה עם התאגיד, זימנו את התאגיד לכאן, הגיע בישיבה הקודמת לכאן התאגיד ועכשיו גם בישיבה הזאת נמצא איתנו התאגיד. ברגע שאתם העליתם את הנושא של התאגיד אנחנו כבר התחלנו לערב את התאגיד בנושא. אני בעצמי דיברתי עם יושב-ראש התאגיד של שפרעם ואמר לי שהבעיה לא אצלו,

גם התאגיד הגיע עכשיו. נשמע את התאגיד. אין פרשנויות לעניין הזה. יש בעיה שלא היה הסכם עם התאגיד. בסדר, אבל זה לא יכול להימשך עשר שנים. היא לא קשורה למשרד הבינוי והשיכון. זה לא יכול להימשך, אבל היא לא קשורה למשרד הבינוי והשיכון. ולמה משרד השיכון העלה את זה רק בחודש יולי? כי אנחנו לא יכולים לשחרר את השיווקים אם אין הסכם עם התאגיד.

הייתם מעלים את זה בכל הישיבות שקיימנו כאן ואז היינו מביאים את התאגיד כמו שהבאנו אותו והגיע עכשיו התאגיד ואנחנו כבר מגיעים לפתרון בתוך תקופה קצרה מאוד. אני הייתי בוועדה. לדעתי הייתה גם ועדה בחודש מאי אם אני לא טועה. לא, הייתה ועדה באפריל אני חושב ואמרתם שיהיו במאי. הנושא עלה. הסיפור עם התאגיד עלה. בדיוק, ואז הבאנו את התאגיד ביולי. נכון. והתאגיד אמר שנפתור ועכשיו אני מבין מסגן ראש העיר שהם כבר חתמו. עכשיו נשמע מהתאגיד אם חתמו באמת ואז אנחנו נתקדם הלאה.

מה שמעניין אותי בסופו של דבר, שאותו בחור צעיר שמחכה לחלקה, שיקבל. גם אותנו זה מאוד מעניין. זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי שום דבר אחר. אני לא רוצה בנייה בלתי חוקית, אני לא רוצה שאנשים יפלשו לחלקות. בשפרעם זה לא קרה אף פעם שפלשו לחלקה ששייכת למנהל מקרקעי ישראל, אבל הלכו ובנו על אדמה פרטית שלהם בלי היתרים, ואני לא רוצה שיבנו בלי היתרים. אני רוצה שיבנו עם היתרים. בשפרעם אנשים מחכים, אנשים עם סבלנות אדירה, אבל לא עשר שנים. המון זמן. אדוני היושב-ראש, תן לי פשוט רק להמשיך עוד שתי נקודות. הנושא הזה של התאגיד הוא נושא שרק עלה לפני שלושה-ארבעה חודשים, לא מעבר לזה, ולכן כל העיכוב שאני מתייחס אליו שהוא נמשך לאורך שנים רבות, לא קשור לתאגיד, ככה שיהיה ברור. אני אמרתי בתחילת הישיבה שהתאגיד חתם, אז איפה הסיפור תקוע?

משרד השיכון צריך לבדוק, שר האוצר צריך לבדוק. אני גם רוצה להתייחס לנקודה שמישהו מנסה

להתחבא מאחורי סיפור של כאילו החלקות שיש עליהן מריבה, שלוש חלקות, כאילו שמישהו שם מנסה להעביר אותן בשביל לבנות מסגד. אני סגן ראש עיר. בקדנציה שעברה הייתי משנה לראש עיר ואני אומר את זה באחריות, זה סיפור מצוץ מהאצבע. אין סיפור כזה בשפרעם. אין סיפור כזה בשכונת חיילים משוחררים. יש בקשה להפוך שלושה מגרשים לשצ"פ, זה נכון. גם אנחנו התנגדו,

שמעתי פה ושם, גם באוצר, כאילו שהסיפור הזה קשור בלקיחת שלושה מגרשים בשביל להפוך את זה לבנות שם מסגד. אני פה מצהיר בפני כולם, הסיפור הזה מצוץ מהאצבע. אין סיפור של מסגד שם. מנהל מקרקעי ישראל, אני ישבתי גם עם תמיר,

וביקשתי, תמיר, תשווק את המגרשים. אין שום מניעה, אל תמצאו תירוצים למה אתה לא משווק את זה. מגרשים הם פרה קדושה. המגרשים האלו הם בשכונת חיילים משוחררים והם יהיו רק לחיילים משוחררים, לא שצ"פ ולא אמיאת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך, אנחנו מנהלים כאן סיפור, אני רוצה לחזור להמלצה שלי שמישהו, יועץ משפטי אצלך של הכנסת, הדיונים שאף אחד לא מתייחס אליהם ודיונים שאף אחד לא עוכב אחרי זה, זה נקרא באידיש, פדיחה. זה לא יכול להיות. זה ביזיון לוועדות, זה ביזיון לכנסת.

אתה רוצה להתייחס? בקשה. נביה נאסר אלדין, מרכז שלטון מקומי. אני רואה כאן שהחיילים נופלים בין הכיסאות. זאת לא הפעם הראשונה וגם לא השנה הראשונה. בעברי כשהייתי גם יושב-ראש פורום ראשי הרשויות, אנחנו ישבנו ודנו על זה, וזה לא רק בשפרעם, אלא המדיניות הזאת בכל המגזר הדרוזי. אני רואה שיש כאן מדיניות מכוונת מלכתחילה על מנת לאלץ את החיילים שיהיו עברייני בנייה.

כמו שאר היישובים,

בואו נשים את הנקודה שיש משבר חמור מאוד בקרב האוכלוסייה הדרוזית במיוחד החיילים המשוחררים שהם חוזרים הביתה, לא מוצאים בית, ולכן חלק גדול מתחייב לבנות מחוץ לקו הכחול והם מקבלים את כל הקנסות. אני חושב, אדוני היושב-ראש, קודם כל תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה בוועדת המשנה לקידום כל תוכניות המתאר ובמיוחד החיילים המשוחררים. צריך לעשות בדיקה מעמיקה לכל היישובים ואולי להקים איזה צוות מקצועי שבאמת הוא ילווה איך אפשר לקדם את המגרשים לשאר החיילים בכל היישובים, לא רק בשפרעם.

אנחנו נקיים גם דיונים על שאר היישובים. כאן היה לי חשוב מאוד לקיים על שפרעם כי הייתה הבטחה אישית של שר האוצר שבדצמבר יחולקו, לכן אני הייתי רוצה שכמה שיותר מהר זה יחולק. חשבתי שהדיון הזה יזרז לנו את העניינים אבל לפי הנתונים שאני מקבל, אני חוזר לאותם דברים שנאמרו על ידי רמ"י, שברגע שיקבלו את המדידות ואת המחירים, את עלויות הפיתוח, זה ייקח להם חודשיים להוציא את החוברת. זה בכל מקרה לא יהיה בדצמבר. עד עכשיו הם לא קיבלו. משרד השיכון אומר שגם לא חתם הסכם עם התאגיד, אז זה יעכב אותנו עוד קצת. משרד האוצר לא נותן לי תשובה ברורה בקשר למענק של 270,000 שקל. עד עכשיו אני לא יודע מה זה ה-270,000 שקל מענק ואני מתעקש לקבל תשובה ברורה מה זה המענק הזה, כי אנשים מחכים. אם זה מענק שמקבלים אותו, זה לא קשור לעלויות, או זה חלק מההסכם שהיה ובטעות קראו לזה מענק במקום סבסוד? נחזיר תשובה. אני לא יודעת. עדיין את לא קיבלת אם זה מענק או קשור לסבסוד. אני לא מכירה, אני עדיין מבררת. פנית ללשכת השר לקבל תשובה? טרם ענו לי בלשכת השר. אני עדיין מבררת.

אז אם זה בלבול, אנחנו - - - אמרתי, אני מבררת. אנחנו יכולים לקבל גם טעות סופר. אין לי שום בעיה.

תאגיד. שם ותפקיד. שמי איאד נעמה, אני ממלא מקום מנכ"ל תאגיד המים סובב שפרעם. כבוד היו"ר, התאגיד היום משרת כ-11 ישובים באזור הצפון שהיישוב הגדול בהם הוא שפרעם. התאגיד תמיד נרתם לבקשות של פיתוח שכונות. לשם כך הוקמו תאגידי המים במדינת ישראל, לתת שירות נאות לאזרחי המדינה של תשתיות מים וביוב. לתאגיד אין שום חסם ולא יהיה שום חסם לחתום על חוזים, בטח ובטח לצורך קידום שכונות של חיילים משוחררים, וכל שכונה שתהיה ביישובי התאגיד כי התאגיד משרת את כלל אזרחיו, משרד השיכון מכיר את התאגיד, כבר עבדנו ביחד ביישובים אחרים. אני לא מבין מה הפלא של החסם שיהיה בשפרעם. אני לא מבין למה כולם מטילים את האשמה על התאגיד כשהתאגיד בעצמו מוכן לחתום על החוזה בהתאם לתוכניות. נחתם החוזה או לא נחתם?

כשיביאו תוכניות אב מסודרות והתאגיד יפעל בהתאם לאותן תוכניות אב, אז אני פונה למשרד השיכון ואומר כפי שאמרו חז"ל, אם עסקינן בנושא תפקוד, נאה דורש, נאה מקיים. שיקיימו את המוטל עליהם, התאגיד יחתום ויתחיל להשקיע בתשתית המים והביוב במיידי בהתאם לתוכניות מאושרות על ידי המנהל, על ידי כל הגורמים הסטטוטוריים הנמצאים באזור. מה מעכב עכשיו את הנושא? אפשר לשאול מתי נחתם ההסכם? את האמת, אני חדש בתפקיד, ממלא מקום. הייתי סמנכ"ל כספים. אני מוכן להיכנס לזה לעומק כי אף פעם התאגיד לא היסס לחתום על זה אלא אם היה עיכוב מצד משרד השיכון עצמו בהתאם למימון ואופן התשלום לתאגיד המים בגין אותן תשתיות שאני הולך לבצע שם או שמשרד השיכון צריך לבצע. מי ביצע את התשתיות שם בשפרעם, את יכולה להגיד לנו? אני אבדוק, אבל אני רק רוצה להזכיר - - - מה שאני יודע מהוועדות הקודמות וגם מהדיבורים שלי עם משרד השיכון, שמשרד השיכון ביצע את תשתיות המים, ביוב, כבישים. זאת עדיין חלק מהבעיה, שהתאגיד בזמנו אמר שבגלל שאנחנו מבצעים את הפיתוח ולא הם, אי-אפשר לקחת היטלים ואגרות מאזרחים, מהחיילים, ואז בין

מה שהבנתי, ההסכם מאחורינו. אין בעיה. מתי ההסכם נחתם? גבירתי, אני רק שבועיים בתפקיד הזה.

אני אבדוק את זה, אבל אני מבטיח שלא יהיה שום חסם בתנאי שמשרד השיכון - - - כל מילה שאתה אומר, אני מצטט אותה אחרי זה. אני זוכר דברים. אין לי בעיה, תצטט, כי אני באמת בא לתת שירות. כבוד היו"ר, זאת המטרה של תאגידי המים. אני רוצה לתת את השירות הזה. אני לא יכול לתת לבנות תחנת שאיבה, להניח צנרת בלי שמשרד השיכון גם יתחייב בתשלום, כי הרי אני את הכסף הזה צריך לקחת. אם אני גם מניח, זה תלוי בהסכם, אז אני צריך לשלם עבור השירות הזה לקבלנים, ארנונה לעיריית שפרעם עבור התחנות. זה לא אומר שאני מעכב. צריך קודם כל שמשרד השיכון שהוא יותר גדול,

צריך לתת לנו את המענה תמורת מה אנחנו נבצע. אני מוכן לבדוק את החוזה ואני אעבור על כל שלביו ואני אעדכן אותך. נשמח לקבל אותו גם.

אני אתן לרגבים.

נעים מאוד, חזי אייל, רכז צפון של רגבים. אנחנו מתעסקים בעיקר באכיפה של חוקי התכנון והבנייה ובנייה גם על אדמות של רמ"י ואדמות בכלל בצורה לא נכונה, לא מורשית וכל הצורות האלה של הבנייה. מה שלא תקין אנחנו מתעסקים, אבל נוצר כאן מצב אבסורדי. זה באמת כמו שסגן ראש העיר אמר. אנחנו פעם חמישית יושבים כאן ויש קרקעות בתוך העיר ויש קרקעות שעברו פיתוח ומשום מה איפשהו העסק הזה נתקע. זה דבר אבסורדי מבחינתנו. צריך לאכוף

המקסימלית שאפשר. לא יכול להיות שתהיה בנייה בלתי חוקית, אבל לא יכול להיות שכשיש אפשרות לבנייה חוקית, לא יאפשרו אותה.

בעצם, לא נעים להגיד, אבל לדחוק את האנשים לפינה ולגרום להם לבנות בצורה בלתי חוקית, אז אני לא אומר שאפשר לוותר על האכיפה, אבל חייבים לאפשר את הבנייה החוקית. כיוון שפרג' דיבר באידיש והוא התחיל לדבר על אמרות חז"ל, אז אני יכול להמשיך גם כן בכיוון הזה. מה לעשות, כשאנחנו יודעים גם כן שכששומר אחד עיוור ואחד פיסח לא מצליחים לשמור כמו שצריך, אז מרכיבים אותם אחד על השני ושופטים אותם, אז גם כאן יכול להיות שצריך לקחת,

זה גם לא חדש, דיברנו על זה גם ביולי, לקחת את רמ"י, להושיב אותם ביחד בחדר אחד,

אל תצאו מהחדר עד שלא יגמר הסיפור הזה של המגרשים. זה לא קשור לרמ"י, משרד השיכון אתה מתכוון. משרד השיכון. עשינו את זה כבר בשפרעם וישבנו. אל תשחרר אותם. שיחתימו שעות נוספות אבל שיישארו לישון פה. תודה רבה. בבקשה.

לגבי המגרשים - מדובר בארבעה מגרשים של שתי יחידות דיור ועוד 43 מגרשים של ארבע יחידות דיור. יחד זה יוצא 180. ארבע יחידות דיור, אבל אני קיבלתי תשובה אחרת ממשרד השיכון רק לפני יומיים. אמרו שכולם הפכו לדו.

כמאל באדר עכשיו שלח לי את התשובה הזאת מאגף שיווק. זו החלוקה. אנחנו מדברים על מגרש, ארבע יחידות דיור? ארבעה מגרשים של שתי

אתם לא תשווקו אפילו מגרש אחד.

כי אף אחד לא יסכים שמעל הגג שלו יהיה מישהו והוא יצטרך להביא ארבעה אנשים, אבל הבנתי אחרת ממשרד השיכון. אני כל יום מקבל תשובה אחרת. אני כבר רגיל לזה. אני רוצה לסכם את הדיון. תודה רבה לכל אחד שהגיע לכאן, קודם כל.

באמת מודה לכם. אני עשר שנים נמצא בכנסת. מעולם לא באתי בטענה אחת לעובד של משרד מסוים. אני אומר שיש תמיד מישהו אחראי על המשרד. יש שר, הוא הכתובת שלי.

לעולם לא הייתה לי הכתובת עובד של משרד, לכן אני לא בא אליכם בטענות. אתם צריכים למלא את המדיניות של אותו משרד. תודה לכם על כל מה שאתם עושים, אבל אני אומר,

באמת תגיעו מוכנים לישיבות. לא יכול להיות שאנחנו כל פעם נקבל תשובות אחרות. תגיעו מוכנים לישיבות. הישיבות האלה מאוד חשובות. הישיבות האלה עם פרוטוקול. אנחנו חוזרים על הפרוטוקולים הקודמים, אנחנו לומדים את החומר, אנחנו יודעים בדיוק מה שאמרתם פעם שעברה, ומה שתגידו הפעם, נבוא בפעם הבאה ונגיד לכם, אמרתם את זה,

קוראים את הפרוטוקול שהיה בשביל לבוא מוכנים לוועדה,

תהיו מוכנים עם תשובות. אני מבקש ממך לבדוק את זה ולקבל את זה במסמך כתוב לוועדת המשנה של ועדת הפנים, האם זה ארבע יחידות דיור על מגרש או שתי יחידות דיור. זה מאוד חשוב, כי אם יהיו ארבע יחידות דיור, לא יהיה שיווק בשפרעם ל-43 מגרשים. אף אחד לא יסכים שמישהו מעליו יבנה והוא יקנה רק את הבית. לא תמצאו שיווק לארבע יחידות דיור,

תבדקי את זה כי נאמר לי אחרת על ידי משרד השיכון, שהכול הפך לדו, ואני הייתי מאוד שמח שהכול הפך לדו. רק לפני שבוע דיברתי עם משרד השיכון בנוכחות סגן ראש העיר. דיברנו ביחד בטלפון ונאמר לנו שזה דו. תבדקי את זה שוב, אני מבקש. מרמ"י אני מבקש, ברגע שזה מגיע אליכם, להוציא את החוברת כמה שיותר מהר. אתם אמרתם אותם דברים, שאתם מוכנים ברגע שהמדידות יגיעו אליכם, העלויות יגיעו אליכם, להוציא את החוברת, אז באמת תודה לכם. בקשר לשלושה מגרשים שיש סכסוך שם, היה פולש. אתם אמרתם פעם שעברה שהוצאתם את הפולש. אני בדקתי את זה שוב. עדיין יש פולש שם. תנסו להוציא אותו. אני יודע שאתם מתנגדים עכשיו להפוך את החלקות האלה לשטח ציבורי. גם עיריית שפרעם מתנגדת, לכן זה לא יהיה כי זו הייתה בקשה של עיריית שפרעם. המגרשים האלה יחזרו לחיילים משוחררים, ואמרת דבר חשוב, לעולם לא היה סכסוך על חלקות חיילים משוחררים במקום מסגד, כי אף פעם לא עלה הנושא של מסגד או תוכנן מסגד שם. זה חשוב לפרוטוקול. לעולם לא היה סכסוך בין דרוזים למוסלמים על בניית מסגד בשפרעם ולקחנו חלקות לחיילים משוחררים במקום מסגד. לי חשוב להגיד את זה. למשרד האוצר, אני לא יודע אם יש לך תשובה עכשיו בקשר למענק. אני מתקן, אני חושב שהייתה טעות סופר. אין מענק בשפרעם. אני מכיר את תוכנית 959 כי ההסכם היה עם השר לפיד אז, ש-90% עד 300,000 שקל. הייתה טעות סופר שנאמר 270,000 שקל מענק. אין מענק בשפרעם. לעולם לא היה מענק לחלקות לחיילים משוחררים. יש סבסוד שהממשלה מסבסדת. אף אחד לא נותן מענקים, לא שר האוצר ולא משרד השיכון ולא אף אחד נותן מענקים לתושבים. אנחנו נעשה דיון המשך בנושא החלקות. אם החלקות לא יחולקו בדצמבר ולא בינואר, אנחנו נעשה את ההמשך, נבדוק למה, כי אנשים מחכים. התאגיד אומר, חתמתי. אני באמת רוצה להודות לתאגיד, לממלא מקום המנכ"ל שהגיע לכאן ואומר, מוכן ללכת כמה צעדים קדימה בשביל לעזור ולקדם את הנושא. גם תודה לך. אני מבקש לבדוק מתי נחתם החוזה עם משרד השיכון על מנת לראות שכמה שיותר מהר יהיו שיווקים. לתושבי שפרעם אני אומר, חוברת לא תהיה, רק אם ישלחו משרד השיכון את המחירים ומדידות לרמ"י ואז רמ"י יוציא את החוברת. רמ"י אומר כאן באופן ברור, מרגע שהוא מקבל את החומר, לוקח לו חודשיים להוציא את החוברת. שגם יהיה ברור לאנשי שפרעם. תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:04.